צוהריים טובים. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה. אני מקבלת בברכה את חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב

אני מודה לכל באי הישיבה. נושא הישיבה היום הוא חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020, הכנה לקריאה שנייה

מאחר וזה לא המקצוע העיקרי שלי, אני עוסק בעיקר בגנטיקה של סרטן, ומאחר ואני התמניתי להיות יושב ראש הוועדה אחרי שהדוח הקודם

מגנים על חרותו, מגנים על בריאותו הנפשית והגופנית ועדיין מאפשרים למחקר שנועד להציל חיים ולמנוע סבל ממחלות גנטיות להתקדם בצורה נאותה. זאת דעתי לצורך

כמובן שמחקרים בתחום הזה, גם בלי האמירה של החוק המפורש, חייבים לעבור את המנגנון של אישור מחקרים רפואיים בבני אדם, של ועדות הלסינקי, מאחר וזאת גנטיקה, גם הוועדה העליונה היא הכתובת הסופית שמאשרת מחקרים מהסוג הזה. המנגנון של חוק זמני נקבע גם כאיזשהו מסר שאומר שאנחנו עם אצבע על

אני רק מזכירה שתהליך החקיקה הוא תהליך שלוקח את הזמן שלו ולפעמים כפוף לאילוצים כמו במקרה הזה שלא אושר להביא את הצעת החוק על ידי ממשלת מעבר כי מדובר בנושא רגיש ורצו שזה יהיה דיון מול כנסת מכהנת ואישור של שר שהוא שר קבוע. אנחנו התעכבנו למשל עם ההארכה הזאת

נעשה ניסוי מאוד מפורסם בעוברים של בני אדם שנתנו להם להגיע ממצב של ביצית מופרית למצב של 250 תאים,

לבן אדם, שבהם זוהה הגן הפגום שגורם למחלת לב קשה שגורמת למוות של העוברים. אם אני זוכר נכון את המספר,

תודה. אני אפתח את הדיון לחבריי.

מתנצל ראש על שאלות התם כי תחום הגנטיקה, זאת הפעם השנייה שאני פוגש אותו. זאת

מכיוון שהחוק המקורי גם לא הונח בפנינו ואנחנו בעצם דנים רק בהארכת תוקפו, שאלה רק כדי לסבר את

זו תמיד שאלה שנשאלת בוועדות, בטח בתקופה הזו של מעבר. כרגע מה שקרה זה שהחוק בעצם פקע ב-16 ביוני לאחר

אי אפשר לבנות על מתי יהיו כאן בחירות. לא, לא ניפול כאן כי בתקופה של המעבר יש לשר סמכות. אם נופלים על תקופת המעבר, לשר הבריאות יש סמכות להאריך.

אם מדובר בשלוש שנים, אין לי בעיה. זה ירד בהסכמה. אנחנו הצענו את זה לייעוץ המשפטי של משרד הבריאות.

כן, אבל ההארכה היא

פו של דבר אנחנו כל הזמן רק נרדוף אחרי הזנב של הארכות החוק במקום לקיים דיון אמיתי. אני מסכים אתך למרות שאני לא משפטן ומדי בוקר אני מודה לאלוהים שאני לא

אני חושבת שמה שפרופסור פרידמן אומר ואני נדהמת

המדעית.

זו בשורה ונס. לכן שאפו למי שעושה את זה. עדיין המילה צריכה להיות תאים ולא תאי רבייה כי אז אנחנו מצמצמים.

באותה צורה תיקון והתאמה לסעיף 6, כי שם סעיף העונש. משתמש בתאים ולא בתאי

בהמלצת הוועדה המייעצת,

שם ראינו שאתם בעצם דיברתם על זה וחשבתם בעצמכם שכדאי להגביל את החריג הזה רק לנושאים של ריפוי

מטרתה למעשה לאפשר לזוגות שכושלים בהשגת הריון. נכון שיש בתוך הציטופלזמה גם פיטוכונדריות שיש להן קרוב לוודאי גם מה שנקרא עקבות גנטיות ותקן אותי, אתה בוודאי

אני חייב לומר שאני בדיון הזה כבר מתחילת החוק כחבר הוועדה העליונה.

ואני רוצה לומר שמהמקום הזה אני חושב שהגיע הזמן לשנות קצת פרדיגמה. מה שהריץ את החוק בזמנו הייתה פעייתה של הכבשה דולי לחלל העולם והעולם כולו נזעק ותיקן חוק

רק לעשות השוואה,

אני העברתי לחברי ההכנה של הוועדה מאמר שפורסם ב-דיוקלו רביו על ידי ועל-ידי כותבת אחרת מארצות הברית והתקבל בהערכה רבה בקהילה המדעית בארצות הברית, והגיע הזמן באמת לבחון את זה בעיניים מדעיות. ההערות של חברי הכנסת וחברי הוועדה שהציגו יצרו ערבוב,

גם בוועדה דיברו על החליפו,

שלם וכל מי שאיננו מצוי בתחום חושב שזה אותו הדבר וזה לא אותו הדבר,

הכוונה היא לשים סייגים בפני שימוש.

ניתן להציע לו באופן קליני,

בטוח וחד משמעי את ה-כריספר כדי להוציא את הגן הפגום.

בחוק המקורי כתוב שאין מניעה לניסוי?

שינוי גנטי מכוון קבוע במטרה לגרום ליצירת אדם. זה הסייג.

הדבר השני הוא שיבוט, שזו מגבלה שקיימת ברוב העולם ואל לנו לעשות אותה.

עדיין הטכנולוגיות הקיימות לא מספיק בטוחות כדי לדעת שאנחנו עושים גם נזק לדורות הבאים ומשנים את הגנום האנושי בתורשה,

לכן אני רואה שלתקוע אותנו בחוק לחמש שנים זה קצת יותר מדי. אני חושב שחוק כזה, צריך לחדש אותו כל שנה-שנה וחצי. המשפטנים יקראו לזה איך שהם רוצים חידוש חוק, ריענון חוק אבל שתהיה אפשרות

צריך להוריד את התקופה.

בואו נסכם על שלוש שנים למשל ואז זה לא ל-2025 אלא ל-2023. אני רוצה להגדיר את זה מחדש ואחר כך

ייקבע מראש נושא והוא יהיה נושא עומק. כלומר, גם עדכון, גם הדוח וגם נושא לעומק ואז ייווצר איזשהו

חלק מהדברים שנאמרו התקשיתי לקלוט עד סופם. לכן אני אסתפק בשתי שאלות קצרות למדענים ושתי הערות עבודה אולי,

העליונה.

האם כיום אפשר לגרום ליצירת אדם, כלומר להביא להולדת אדם, באמצעות תאים סומטיים - לא תאי רבייה שעברו שינוי גנטי מכוון

לא הייתי ממליץ על כך. אני רק מפנה את תשומת לבנו לסעיף 5 של החוק שהוא מאפשר גמישות מחקרית, התפתחות מחקרית גם במסגרת

תיקון סעיף 9 בסעיף 9 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "והוא רשאי, באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו". זה

תחילה תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בסיוון התש"ף (17 ביוני 2020),

לא יועמד אדם לדין בשל מעשה שעשה בניגוד להוראות החוק העיקרי, בתקופה שבין יום התחילה לבין יום פרסומו של חוק זה. 29 במאי 2024, זה

הצבעה אושר אני מבקש לקבל רשות דיבור סיעתית במליאה. אנחנו נגיש את